אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה שנועדה לדון בהצעת תקנות רשות שדות התעופה (אגרות) (הוראת שעה),

בבקשה גברתי. תקנות רשות שדות התעופה (אגרות) (הוראת שעה),

"בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977 (להלן,

לאחר